שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק דחיית מועד תשלום מסים בעת מצב מיוחד בעורף (תיקוני חקיקה). שגית, אם תוכלי לומר מה הסעיפים שעומדים פה בסדר-היום, בבקשה. אני מציעה שאומר סעיף וגיא ייתן התייחסות, כי לא קיבלתי מהם התייחסויות מסודרות לנוסח. הם רצו לתת את התשובות בדיון, אני חושבת. עברנו שבוע שעבר על כל הסעיפים. למה אני צריך להתחשב בהם? הם מתחשבים בי? אפשר להצביע בלי הסכמת הממשלה. למה אני צריך להתחשב בכם? יש יחסי עבודה טובים, אני חושב.

זה צריך להיות הדדי. אתם לא מתייחסים לוועדה כפי שאני מתייחס אליכם.

בשבילכם הכי הרבה חוקים. אני עושה כל הזמן דברים בהסכמה אתכם. אני מתחשב במה שאתה אומר, במה שמירי אומרת. ואתם לא מתחשבים במה שאני והוועדה דורשים. ביקשתי לפתור את הבעיה של הצהרונים - פתרתם? בנושאים שהייתי מעורב, פחת מואץ, לפני חודש, שליושב-ראש הוועדה היתה הסתייגות אישית. לפני חודש - זו מערכת היחסים? דיברנו על הצהרונים. הצהרונים זה לא גיא. גיא,

היית צריך לחזור אלינו עם תשובה. שגית, הם מוכנים לקבל את המתווה כנראה שאפשר יהיה לקבל את המתווה המלא שביקשנו במקור, לפני שמונה חודשים. ששבעת החודשים האלה לא יימנו, יחולו על כולם. אם אפשר להגיע להבנה

ארכה מסוימת בצד שחבר הכנסת קרעי דיבר עליה או הטבה אחרת, ובמקביל לאותה הארכה שדיברנו עליה, הארכה סמלית, לא לאסוף 22 או שנתיים כפי שדיברנו, לתקופה קצרה יותר שתיתן ודאות חודשים ספורים בעניין הספציפי הזה, של הוראת שעה, עד סוף השנה. למה חודשים ספורים? כי הוועדה התנגדה. אני מדבר על הארכת שעה. יש לנו שני סעיפים בהצעה. אתה מדבר על הוראת השעה. מה הבקשה? להאריך בחודשים ספורים עד סוף השנה. אבל אנחנו מחכים כבר חמש שנים שהוראת השעה הזאת תפקע,

קודם נאריך אותה ואז תיתנו לנו הארכה בגלל הקורונה? אנחנו באמצע השנה. לתת ודאות עד סוף השנה. מה אתה מציע בסעיף השני? כי כל המטרה פה זה משא ומתן. היושב-ראש ביקש הצעות פרקטיות. הצעות פרקטיות מתחילות ממה שאנחנו ביקשנו. לא הוראת השעה בנושא השני שהעלה חבר הכנסת קרעי. אני מציע שנעבור להצבעה. מספיק עם הדבר הזה. אני מנהל כזה ומשא ומתן כשאני הולך לקואליציה. אנחנו מבקשים להאריך את המועד. ביקשנו להצמיד את שני המיסים בתאריכים. אתם אומרים איך קראת לזה הדדי? אנחנו מחכים חמש שנים לסיום הוראת השעה הזאת. אתם אומרים: לא, קודם בוא נחליט שתעשו מה שאנחנו רוצים. קודם נאריך את הוראת השעה עד סוף השנה. זה מה שאתם אומרים. אחרי זה נדבר איך נזהרת לומר - פרק זמן, חודש, חודשיים. מיעוט רבים שניים. עם כל הכבוד, אנחנו לא הולכים להאריך את הוראת השעה. אתם מתנגדים? אני רוצה להוסיף. לא ארחיב את מה שהרחבתי בישיבה הקודמת על ההשפעות המשקיות. אני כן רוצה לומר שבעקבות בקשתה של היועצת המשפטית, שנשאלנו בשבוע שעבר לגבי העלויות התקציביות, שלא היו לנו הנתונים, הוצאנו את הנתונים והאומדן אני מדברת על עלות שנתית נאמד בכ-20 מיליון שקל. אבל זה בסופו של דבר ישולם. אתם דוחים רק את התשלומים הרי. אני מציע דבר אחר את האיחוד של שניהם, מה שאמר היושב-ראש, שאנחנו מחכים שלוש שנים, תאריכו לנו עד סוף השנה עכשיו, וב-1 בינואר נקדים את המאוחר. אני מנסה לומר לא נוותר על ההצמדה של מס שבח ומס רכישה החל ממאי 2021, שהוועדה המתינה לזה חמש שנים. אנו מבקשים להקדים את זה בחמישה חודשים, ואז לא נזדקק לשירותים שלכם, לינואר, ותיתנו לנו חודש ימים וחצי עד סוף השנה, ובא שלום על ישראל. דעתכם? לא נזדקק לכם יותר. כפי שאמרתי, להצעה הזאת יש משמעויות כלכליות ותקציביות, ולכן לא נתנגד. אבל

המחוקקים לא נוכל להימלט

שאבני הריחיים שהנחנו על כתפנו לפני כחמש שנים. זה לא היה פשוט. הסכמנו לדרישות שלכם. אתם לא יכולים לטעון עכשיו: תדחו את השבח ורכישה בשנתיים, ואנחנו לא צריכים אתכם כי זה נכנס במאי. המשא ומתן שלכם הוא פשוט לא פייר, בלשון המעטה. זה לא משא ומתן. יש פה גם ההשפעות הכלכליות. בסופו של דבר המילים האלה ישולמו. הם רק נדחים. מה העלות של ההצעה שלו, שעכשיו מיקי מציע,

היא עלות אפילו יותר גבוהה. אנחנו בכל מקרה הולכים להאריך. בעוד כמה חודשים זה יפקע. אנחנו לא יכולים להעניש את הציבור. זו תקופת קורונה. אנשים לא מסוגלים למכור את הדירות. תכריחו אותם להוריד את מחיר הדירה כדי לעמוד בדרישת המס? אין ספק שמשפטית, המודל שחבר הכנסת מיקי לוי מציע הוא הנכון ביותר והפשוט ביותר. כל מודל אחר, הוועדה אומרת לכם שהיא לתקופה הקורונה תמשיך את אותה הוראת השעה שעשתה, ולא תספור את תקופת הקורונה במניין, ואז תלוי בתקופה שתחליט שזו תקופת הקורונה. כרגע מדובר לפחות בעד יוני 2021. את מעלה בדעתך

אחרי שהעברנו פה את כל החוקים האלה, ואנחנו פגענו בציבור בעניין הזה, אנו בתקופת הקורונה, שנסכים לבטל את המועד שבו זה פוקע? הוא מציע: תקדימו. הרי אתם מסכימים להוריד את זה עכשיו, ובזה ייגמר העניין.

זה פער של כמה חודשים?

ההגדלה - או תאמר: החזרה ל-24 חודשים, היא לא נכונה מקצועית. זו עובדה מוגמרת.

במאי זה פוקע ונגמר הסיפור.

כל הזמן מקבלים פניות על הנושא הזה בסדרי גודל חסרי תקדים. אם אנחנו לא נוגעים בזה, זה עוד מעט מסתיים, כמה חודשים ונגמר העניין. אז תבואו לפה ותגידו: נרצה להאריך, ומישהו פה מחברי הוועדה יסכים?

הטיעון המקצועי שלנו, יש טיעונים כלכליים כפי שאמרתי,

הצד הזה מהווה פגיעה במי שרוצה לרכוש דירה ראשונה. רואים את זה בנתונים. זו אוכלוסייה מאוד חזקה. הדירות יקרות. ויש פה גם עלות תקציבית. אם לא תסכימו המשמעות של העניין הוראת השעה תגיע,

ותגידו כאן: נגמר הקורונה ב"ה וצריך להאריך את זה ויגידו את כל הטבלאות שלכם ואת כל הטיעונים. לא נשמע אתכם אפילו. אם היום אתם הולכים אתנו ובתקופת הקורונה מתחשבים באנשים ואומרים: אנחנו מקדימים את המועד מעכשיו, תבואו כשתיגמר הוראת השעה ותבואו עם טיעונים כבדי משקל נשמע אתכם. יהיה דיון. אנחנו שותפים. ככה אנחנו לא שותפים בכלל. מבחינה תקציבית, ההצעה שבלנו- - - אנחנו יודעים זו הצעת חוק תקציבית. נכון, לא נכון לא חשוב. ההצעה של חבר הכנסת קרעי בעניין הנושא של על מי זה יכול אנחנו יכולים לבחון אותה. לא בחנו אותה כי היא לא עמדה על הפרק. היא עמדה על הפרק. דיברנו עליה כבר בתיקון הקודם שעשינו, גם בדיון האחרון שעשינו. וגם שלומית רדפה אחרי גיא נדמה לי כמה ימים לקבל תשובה. סיימו את הבדיקה ותעדכנו אותנו. כל דבר שאנחנו מגיעים לסיכום לגבי ההארה של הפטור, צריך להיות שהתקופה לא תימנה, לא משנה איפה. זה יסתיים ב-1.10. מה אומרים לאנשים? ינואר-פברואר זה כבר לא רלוונטי. לא נעשה משא ומתן על מאי. תביאו את זה בחשבון. אתה רוצה להקדים את הוראת השעה ולהסתפק בכך?

אני מקדים את זה, נגמרה הבעיה. 24 חודש שבח ומקרקעין - לא צריך אף אחד. הוא חושב שאתה אומר שזה במקום ההארכה.

אתה חושב שאלה שנפלו בתווך ישלמו את הקנס? אתה טועה. זה לא יקרה. אדוני היושב-ראש, אולי תעשה סיכום ביניים, שאם לא תהיה הסכמה, שנגיד שזה הסיכום, כי תכף הולכים לבחירות אוטוטו. נקריא את הסעיפים, ותגידו מה רוצים לשנות. 3. תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

(א)בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו 2016,

תיקון מס' 85), בסעיף 5, במקום "בתקופה של חמש שנים מיום כ"ז בניסן התשע"ו (1 במאי 2016)" יבוא "בתקופה שמיום כ"ז בניסן התשע"ו (1 במאי 2016) ועד יום, זה מתי תפקע הוראת השעה. למתי אתם רוצים להחזיר את הפקיעה? אין פקיעה. לא תהיה פקיעה. ב-1 במאי זה יפקע, אם לא נעשה דבר.

הממשלה שהיא רוצה להאריך את זה, כמו שלכאורה נאמר כאן - היא תצטרך להביא הצעת חוק ממשלתית כדי להאריך את הוראת השעה. אם לא ייעשה דבר, ב-1 במאי זה יפקע. העלית רעיון, להקדים את זה. ל-1 באוקטובר 2020. זה משתלב עם התיקון האחרון שעשינו. (ב)הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 , כנוסחו בתיקון מס'

כנוסחו בחוק זה, יחולו על זכות במקרקעין שנרכשה ביום תחילתו של חוק זה ואילך. (ג)הוראות סעיף 49ג(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 , כנוסחו בתיקון מס' 85 כנוסחו בחוק זה, יחולו על דירת מגורים שנרכשה מיום התחילה ואילך כתחליף לדירה הנמכרת שעליה חלה החזקה כאמור באותו סעיף. מס רכישה שני 5. תיקון חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש,

תיקוני חקיקה). 5. בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש,

תיקוני חקיקה), התש"ף 2020 , בסעיף 3,(1) במקום כותרת השוליים יבוא "הארכת תקופות לעניין חוק מיסוי מקרקעין"; (2)במקום הסיפה החל במילים "שמיום ה' באדר התש"ף" יבוא "שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021), לא תבוא במניין:". אני חושב שלחזור ל-1 בינואר זה קצת בעייתי כי זה אנשים שלא היו בתקופת הקורונה וכבר שילמו את המס. נעשה מ-1 במרס, עד יוני 2021. יש לכם שתי אפשרויות: אתם יכולים לקבל רק את הוראת השעה הזאת, רק את התיקון הזה ולא לגעת בהוראת השעה של 24 חודשים. היא תפקע במאי. ממילא עד יוני 2021 יש לך הוראת השעה שאתה קובע עכשיו, אז ממילא תקופת הקורונה לא תבוא במניין ולרוב האנשים זה יהיה ככל הנראה שנתיים או לפי העניין. ואז אתם לא נוגעים בהוראת השעה. תרצה הממשלה במאי לשנות שזה כן יפקע, לא יפקע היא ממילא תצטרך לבוא לכאן. זו אופציה לא רעה עבורכם, כי אתם פותרים את הבעיה לאנשים בטווח הקצר. נחדד - לא תבוא מניין לא חייב שהתקופה תסתיים בתקופה הזו.

שינינו את הנוסח בהתאם ללקח שלמדנו בפעם הקודמת. הדבר היחיד - אם יהיו בחירות, הוראת השעה עלולה להמשיך מכוח סעיף 38 לחוק היסוד

ההצעה שמציע חבר הכנסת מיקי לוי, זה פוקע עכשיו. אם נצא לבחירות, יש סיכון עבורכם

אבל זה לא ממש סיכון. זה בסדר, שגית. אז הסיכום הוא שאתם מוותרים על סעיף 3. באופן אוטומטי ב-1 במאי? אנחנו לא יוצאים לבחירות אז זה פוקע. אם יוצאים לבחירות - הכול משתנה. יוני 2021 זה הוראות הקורונה שלכם. התחברנו להוראות הקורונה שלכם. אבל יש הבדל בין אנשים שנמצאים ב- - - לבין אנשים שאת רואה בנתונים שאין ירידה בעסקאות. אין לך באמת הצדקה מקצועית, מה יקרה ביוני 2021. אם משבר הקורונה ימשיך, לפי הערכות שלכם, עד יוני 2021, אז את אותן הקלות שנתנו קודם- - - למה הוויכוח? אנחנו מוותרים על העניין של סעיף 3. אנחנו הולכים רק על זה. אני חושב שאתם צריכים לקבל את זה. לא תקבלו- - - לעניין הניסוח- - - זה לא עניין הניסוח. זה עניין של שנה. שגית תתקן אותי אם אני טועה ההערכה המקסימלית, יהיה דיון 18 חודשים פלוס שנה ושלושה חודשים. זה לכל היותר.

המון זמן. שלוש שנים למכור. זה חתיכת זמן למכור דירה. יוני 2021 זה תאריך שלכם. היום כשאתה מסתובב בשוק, מי שקונה דירה, רוצה להיפטר מהדירה הישנה שלו כדי לשלם ולהימנע מכל ההצמדות והבלגאן. תפסיקו לומר שהציבור הוא עבריין. בין 18 חודש ל-24 חודש זה עוד נשימה אחת קטנטנה. 33 חודשים במקסימום. מישהו יוכל לומר שלא תהיה לזה השפעה על שוק הדיור? לא, אבל ב-1 במאי זה יהפוך ל-24. פה יש לקונה. 30 ומשהו חודש. איך אני מונע את הגלגול הזה? אני לא רוצה שזה יעצור. השאלה, איך אני מונע?

נשמע לי לא הגיוני. תלוי מתי

36 זה במקסימום. תלוי מתי קנית.

אפשר לקבוע שזה יהיה עד יוני 2020, כפי שגיא מציע לכם, או עד אוגוסט 2020. הנחת העבודה היא שלא יהיו בחירות. אנחנו צריכים לחוקק כאילו אין בחירות. יכול להיות שיהיו, ואז הרבה דברים ישתנו. אבל זה הרבה חודשים, אתה צודק. הגבוה ביותר עד 24 חודש.

זה מעלה גם את האומדן התקציבי. זו היתה הבקשה של הוועדה בישיבה הקודמת. זו היתה גם בקשת הוועדה בתיקון המקורי. אז התנגדתם לעשות את זה כך והלכנו אתכם, הסכמנו ללכת במודל שאתם הצעתם. בישיבה הקודמת הוועדה אמרה שהיא לא

זה הכול. אתה יכול לתת תאריך? אם אתה לא רוצה שאנשים ישלמו יותר מיסים, זה רק דוחה את התשלום. הארכת הוראת השעה תשפיע בעיקר על מי שקנה דירה אחרי שהתחילה הקורונה. אז מי שקנה דירה יום

מי שקנה לפני הקורונה וחודשים מרס עד אוקטובר נספרים לו במהלך התקופה, יקבל הארכה. זה מה שמטריד אותך.

הסתיים.

אנחנו מחליטים מרס 2021. אם אתם הולכים אתנו, תוכלו לבוא אחרי זה ולומר: אין קורונה והחיסונים עבדו והכול בסדר,

מבקשים להאריך את הוראת השעה.

לקחת את האוכלוסייה שהיום בנוסח הקיים לא נכנסת בגלל שתום 18 חודשים לא נכלל בתקופה שהיתה. רוצים לתת גם לאוכלוסייה הזו שזה לא בדיוק נופל, איזו הקלה, לכן יש לראות עכשיו אנחנו יכולים להסתכל אחורה בדיעבד ולראות באמת מתי היתה פגיעה. אם אנחנו רואים שחודש מסוים היתה בו פגיעה

אפשר לנתח את הנתונים האלה בכל מיני אופנים.

את חוזרת כאילו אנחנו שוכחים. בסדר. היתה מכירת דירות של משקיעים, הכול בסדר. אנחנו מדברים על אנשים פשוטים, שקנה דירה ולא מצליח למכור את

אולי יש מישהו לשמוע אותו מהלשכות, לשכת רואי חשבון.

שלום, קודם כל, אנחנו מאוד מברכים על התיקון הזה.

מענק הוצאות קבועות,

את מכירה מצב כזה? זה לא מענק שלהם. זה מענק של רשות התעסוקה. אני מבינה.

הבעיה היא לא תשלום המקדמות אלא ההחלטות בתיקים. יש לי מקרים שהזמן עבר ואפילו השגות של מעל 120 יום שאפילו

אני מזכיר, יושב-ראש הוועדה, שעצם זה שאנחנו ממשיכים את המענק זה הוצאות נוספות על המדינה, החזקת מענה לפניות הציבור,

ופה אנו עושים הארכה

כפי שתיקנו בפעם שעברה. ואם יתברר בדצמבר שזה לא מספיק, תסכימו להאריך את התקופה?

ששר האוצר באישור הוועדה יוכל להאריך את התקופה?

מעדיף להשאיר את זה כמו שזה, כמו שעכשיו, נבחן את המקרה לגופו. אנחנו כמעט כל כמה ימים נמצאים אצלכם בדיון בהקשר הזה.

זאת חקיקה ראשית. יש הבדל בין צו של שר האוצר לחקיקה ראשית. לא הייתי רוצה לתת מענה בהקשר

(2)פסקה (2)

בבקשה. כי זה כרוך בעלויות תקציביות

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), יקראו את סעיף 174(ב) לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995 , כך שאחרי פסקה (2) יבוא, "(3)

החזר מקדמות מה המצב? כפי שאמרנו בפעם הקודמת, אנחנו מתנגדים. זה תיקון מיותר. היו 717 בקשות בסך הכול שביקשו את המהלך. פחות מ-60 מיליון שקלים, זה היה הצורך. זה נראה לנו תיקון מיותר לחלוטין. מעבר לזה מה שהסברנו זה שממילא בתחילת שנת 2021 שנתיים- - - והכספים ששולמו הוחזרו ממילא. לפתח את כל המהלך הזה גם ייקח כמה חודשים כך שאנו לא רואים בזה לא צורך ולא תועלת. הבקשה של שלמה קרעי, בנק חברתי. מהבדיקה הראשונית שעשיתי יש פנייה לחטיבה המקצועית ברשות המיסים לקבל החלטת מיסוי. היא בטיפול הגורמים שפנו

לא קיבלו תשובה שלילית. בדקתם מתי הם הגישו את הבקשה? אנחנו יודעים שהם בטיפול. אנחנו יכולים להשאיר את זה לקריאה הראשונה ולקראת הקריאה השנייה והשלישית תדווח לנו איפה עומדת הבקשה, ולפי זה הוועדה תוכל לקבל החלטה. אתם מתנגדים פה למחצית הסעיפים. אנחנו ביחסי עבודה. אנחנו לא ביחסי עבודה. עם שגית בסדר. אם יהיה צורך, נוריד את זה בשנייה ושלישית. אם נהיה במצב שבו כל אחד שפונה להחלטת מיסוי לרשות המיסים, לפני שקיבל תשובה הולך ויוזם תיקון חקיקה, לדעתי זה מצב לא ראוי. גם לא ראוי שאנחנו עובדים בשבילכם. יש פניות שאנחנו צריכים לטפל בהן, ואתם כל הזמן אומרים לנו: לא. אתה מציג את זה כפנייה ספציפי של נישום ספציפי. מדובר פה בסוף בבנק חברתי, ויש לו מטרה חברתית ותכלית יותר רחבה מאשר פנייה של נישום ספציפי שבגללו מתקנים פה את החקיקה זה אחת.

אנחנו מציעים לך להשאיר את זה לקריאה הראשונה כדי

שהפנייה טופלה בדרך כזו או אחרת עד אז. ואז נוריד את זה, אם לא יהיה צורך. הבקשה לפרוס תשלומים?

מס הכנסה שלילי רוצה לגעת בזה עכשיו? הם התנגדו. יש קנסות שהאזרחים קיבלו בתקופה הזאת. לא משנה אם זה של העירייה, של המשטרה. חלק היו בבידוד, היו חולים, וסיבות כאלה ואחרות. אפילו כחודש היו בבית. אני חושב שבמקום הזה אנחנו יכולים לקבל את דחיית הקנסות האלה לפחות בתקופה של עוד 60 יום מאז שפג.

אומר, יש קנסות שהאזרחים קיבלו דוח עירייה או משטרה. היו כאלה בבידוד, ויכלו להגיע במצטבר מכיר אנשים שהיו חודש וחצי בבידוד. לא יצאו, לא שילמו. בואו נאריך להם גם את התקופה של הקנסות האלה. אפשר להגיע ל-60 יום,

להאריך להם, את כל הקנסות. קנסות מינהליים? נכניס את זה פה. אפשר להכניס את זה בחוק. הכנסנו פה כמה דברים שלא קשורים.

לא הם יכולים לתת על זה מענה. צריך לזמן דיון אין לנו בהצעת חוק טרומית נושא חדש. לכן יש כאן עבודה מועדפת. אבל עבודה מועדפת הוועדה קיימה דיון, שבו הובעה הסכמה מצד נציגי הממשלה. פה צריך לזמן את האנשים המתאימים כדי לשמוע את עמדתם. אפשר לזמן אותם. אפשר לקיים דיון ולהזמין את האנשים. אני תומך בזה. אנחנו מתלבשים פה על חוק. אגב, זה קרדיט שלך - אני נותן לך את הקרדיט. נראה מה לעשות עם זה.

נשאיר את סעיפים 1 ו-2 מחוץ לתמונה. תכף נדבר עליהם. סעיף 3 יורד. זה הקדמת פקיעת הוראת השעה. סעיף 4 זה הארכת התקופה לבקשת נציגי הממשלה, זה נשאר, והם כבר עובדים לפי זה. סעיף 5 נשאר, בפסקה (2) המועד יהיה עד יום 28.2.2021. סעיף 6 יורד, הגדלת שיעור המקדמות. אבל לגבי מס רכישה? סעיף 5 נשאר. המועד שלא יבוא במניין זה ממרס עד 28 בפברואר. זה לקריאה ראשונה. אנחנו נשתדל שזה יהיה גם בקריאה השנייה והשלישית. צריך להידרש לנושא העלות התקציבית, כי קיימת בהצעה הנוכחית - בנוסח הנוכחי יש לזה עלות תקציבית. אם הממשלה מביעה הסכמתה, גם אם יש לזה עלות תקציבית, אין בעיה. אם היא מביעה התנגדות- - - הממשלה לא מביעה התנגדות כי סיכמנו שנעביר את זה בקריאה ראשונה, ואחרי זה נדון ונעשה את זה בשיתוף פעולה. אם זו ההסכמה, נכתוב בהצעה את הערכת העלות התקציבית שתאמרו לנו, אבל אתם מביעים הסכמה לקדם את זה לקריאה ראשונה בלבד. זה מה שאומר חבר הכנסת אופיר כץ. דיברתי עם ראש מטה השר. הוא הסכים בתנאי שזה יהיה רק לקריאה ראשונה, ואחרי זה נדון ונדבר על זה. אני צריכה לבדוק את זה.

לא יכולה להסכים בלי הצד המאזן. זה לא עניין של רצון אלא עניין של יכולת. זה מגבלות על הממשלה שהכנסת משוחררת. הכנסת יכולה להביא 50 ח"כים ולאשר מה שהיא רוצה. אנחנו בהכנה לקריאה ראשונה. אתם עדיין לא צריכים למצוא את המקור, כי זו לא הכרעה סופית. בדרך כלל מה שהוועדה עושה, ולא חייבת לעשות עכשיו היא תחליט לבד

רביזיה במטרה להגיע להסכמות- - - לא צריך רביזיה בשביל בדיקה פשוטה. אני הבנתי מראש המטה של השר משהו אחר. אז תבדקי. סעיף 7, עבודה מועדפת, יש עליו הסכמה, והקראנו את הנוסח. סעיף 8, החזר מקדמות,

התנגדותם אני מוותרת בשמך. סעיף 9 נשאיר אותו לקריאה ראשונה ולאחר מכן נראה. פריסת תשלומים יורד. 9. תיקון חוק מס ערך מוסף. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975, בסעיף 1, (1) בהגדרה "מוסד כספי", פסקה (3) תימחק, (2) בהגדרה "מוסד ללא כוונת ריווח" או "מלכ"ר", בפסקה (2), המילים "ושאינו מוסד כספי" יימחקו. סעיפים 1 ו-2 - הקראנו אותם בעבר. אתה רוצה לחזור על עמדתכם? אמרנו שבמצב מיוחד, למצבים שמקבלים מענה באופן פרטני דחיות מועדי תשלום, דחיית מועדי הגשת דוחות. אנחנו רוצים לשמור על הגמישות ולתת את המענה במקרים המתאימים. האם יש סעיף שקובע את שיקול הדעת הזה למנהל רשות המיסים בפקודה? יש סמכות לפקיד השומה לתת הארכות תשלומים. אנחנו משתמשים במצבים שהם מאוד משמעותיים, אנחנו נותנים ארכות כלליות או פריסות תשלומים או דחיות לדיווחים בצורה גורפת לאוכלוסיות מסוימות שנראה רלוונטי. מעבר לכל זה ובעבודה שיטתית שלנו אנחנו באופן שוטף במקרים שבהם אנחנו משתכנעים שבמקרה ספציפי צריך לתת ארכה או לדיווח או תשלום או גם וגם או לפריסה, אנחנו משתמשים בסמכויות האלה בצורה מושכלת. עד עכשיו הראינו שהדברים נעשים בצורה נכונה עם איזונים נכונים בין הצרכים והיכולות של האנשים לשלם. אני חייבת לומר לך שזה לא מדויק, וקיבלנו לא מעט פניות בזמנים של מצב מיוחד בעורף. פנינו, גם יושב-ראש הוועדה, גם לי יצא לפנות, וביקשנו את הארכות האלה. נכון שבסופו של דבר חלק מהפעמים הן גם ניתנו,

אבל הרבה פעמים הן ניתנו בדקה ה-99, אחרי שאנשים כבר נשארו במשרדיהם עד חצות וזה היה די מיותר. הרבה פעמים אתם אומרים עובדות ואני מקבלת אותן והן נכונות. במקרה הזה גם אני עצמי טיפלתי במספר פניות,

שהארכות ניתנו בצורה מסודרת כזו שיכולה להניח את הדעת, כפי שהצגת כאן. לכן אני שואלת, אם תסכימו שנכניס במקום הסעיפים האלה שקובעים הוראה ברורה, ואני כן השתכנעתי מנציגי משרד הביטחון, שביקשו שלא לקרוא את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עם דחיית תשלומים כאלה ואחרים, אבל אני כן מציעה לקבוע הוראה כללית של אותה סמכות לדחייה במצבים מסוימים. זה לא ישנה הרבה מהמצב הקיים, כי ממילא יש לכם סמכות גם לדבריכם,

ייתן לנו את האופציה לדעת, שאתם אמורים לשקול את השאלות האלה. שוב - אני חושבת שאין צורך לקבוע הוראות נוספות

אנחנו לא מציעים לשנות את זה. רק אומרים לתת את הסמכות הזו.

מציעה להסתפק בזה שנאמר פה לפרוטוקול הוועדה. אני מדבר על החוק. נקבע בחוק שמה שאת מתארת, יהיה בחקיקה. שתהיה סמכות לפקיד השומה או לרשות המיסים. מאחר שאנחנו חושבים שגם ככה יש לנו סמכויות לתת אורכות, אנו לא חושבים שיש צורך לקבוע סמכות על הסמכות שכבר יש לנו. זו אותה סמכות שכבר מתקיימת.

שאולי מישהו יחשוב שבעבר נתנו את הארכות האלה ללא סמכות. תפנו אותנו למקור הסמכות. בחוק מע"מ זה 73, לדעתי - מהזיכרון. לדעתי, חבר הכנסת אופיר כץ יצא לדבר- - - יש כל מיני. יש אורכות להגשת דיווחים שונים.

נראה לנו לא נכון להוסיף סמכויות שממילא קיימות ולייחד

נכון. אנחנו חושבים שלא נכון לקבוע סמכויות שונות- - - אבל אנחנו חושבים שזה נכון אם מדברים על מצב מיוחד בעורף. במציאות שבה יש מצב חירום, אנחנו חושבים שצריך לתת לו יותר סמכות. לא נתקלנו בקושי כרגע. תהיתי הרבה פעמים על זה.

חבל שאתם לוקחים לנו את שיקול הדעת. משאירים, רק מדגישים את זה על מצב מיוחד. אתם מנסים לתת לנון שיקול דעת שיש לנו ממילא. נראה לנו שזה מיותר.

בסך הכול, גם אם זה 99.9% מהמצבים, ידענו לתת מענה טוב, נראה לנו שלא נכון לעסוק בזה ולהוסיף סמכויות. זה גם עלול להתפרש בצורה הפוכה שניתן רק למצבים האלה. נראה לי שכרגע המצב הוקי מאפשר למשק ולכל המערכת להתנהל בצורה טובה ומספקת. אנחנו מציעים להישאר במצב הקיים. אני עושה הפסקה שתי דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 14:05 ונתחדשה בשעה 14:07.) אני רוצה להחליט כך:

הנושא של דחיית המועדים לתשלום מס או למקדמות, מירי מאוד מתנגדת לזה. אני מבקש בכל זאת שיהיה נוסח, שתהיה סמכות. אני מבקש שתתאמו את זה יחד עם הלשכה המשפטית להגיע לנוסח שתהיה לכם סמכות בעניין של המועד הזה. כלומר לתת שיקול דעת למנהל רשות המיסים, לבצע דחייה במצבים מסוימים, לתאם אתם נוסח לקראת הקריאה הראשונה. סעיפים 1 ו-2 יורדים, ונתאם נוסח של סמכות מנהל רשות המיסים. סעיף 3 יורד.

נשאר בנוסחו, כפי שהקראנו. סעיף 5 נשאר בנוסחו, רק במקום 30.6.2021 שיניתם ל-28.2.2021. סעיף 6 יורד. סעיף 7 זה עבודה מועדפת כפי שהוקרא. סעיף 8, זה החזר מקדמות, הוא יורד. סעיף 9 נשאר, והם ייתנו תשובות בדיונים על הקריאה השנייה והשלישית. היה נושא שרצית להעלות?

יש דברים שהייתי רוצה להוסיף, לפחות בהסכמה. נדבר על זה. אני מציע לדחות לשבוע הבא ולעשות אז את ההצבעה.

יעל וגיא, נדחה את זה לשבוע הבא אבל הפעם תחזרו עם תשובות לפני הדיון כדי שנוכל להגיע לדיון או מתואמים או שאנחנו יודעים מה הנוסח בלי תיאום אתכם. שנגיע לדיון עם תשובות ברורות. אנחנו רוצים תשובה לפני הישיבה, שנדע להיערך לעניין הזה. אם היא תהיה חיובית, נעשה את זה בהסכמה. בשנייה והשלישית נראה מה שאנחנו עושים. לא בהסכמה תגידו את התשובה הזאת, וכל אחד יחליט לעצמו בוועדה, האם הוא הולך נגדכם, ומצביע בעד, כפי שהוועדה מציעה, או הולך אתכם, אז נשנה או נעשה. אני מבקש תשובה. לא תהיה תשובה מבחינתי זה הצבעה כפי שדיברנו עכשין. נביא תשובות לכל הנושאים. אני רוצה תשובה לגבי ניכוי הוצאות הנפקה, מה שהיה בדיון הקודם האם הולכים לזה. אני צריך לדעת את זה. גם לפני הישיבה הבאה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:20.